אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת,

ה' באב תשפ"א,

2021. הנושא הראשון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)

התשפ"א 2021 (מ/1429), לשם